אני מחדש את הדיון, אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום, הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה - - - חבר'ה, תהיו איתי בבקשה. אני שמח לומר שהגענו לסיכומים, גם עם הקואליציה וגם עם האופוזיציה, לגבי החוק הזה - - - חבר'ה, תהיו איתי בבקשה, ינון. כן, אנחנו איתך. אז אני אומר, אני שמח לומר שאנחנו הגענו להסכמות עם האופוזיציה ועם הקואליציה לגבי החוק הזה, מתוך הבנה שמדובר בחקיקה מיטיבה שמסייעת לשכבות החלשות, ומשחררת הכנסה פנויה למשפחות העובדות. אני רק מזכיר, שעבור הורים שמגדלים ילדים מגיל שש עד 12 אנחנו נותנים נקודת זיכוי נוספת גם לאב וגם לאם, וזה מגדיל את ההכנסה הפנויה למשפחה עבור ילד בכ-5,300 שקלים בשנה, כמובן ששני ילדים זה פי שניים. אנחנו גם הגדלנו את מענק העבודה, בהצעה המקורית הממשלתית הייתה הגדלה של 20 אחוזים ואנחנו מגדילים את זה ל-40 אחוזים, ומעבר לזה אנחנו הגדלנו את הפעימה הראשונה שתשולם בחודש יולי. הגענו לשתי הסכמות נוספות, לפי דרישת האופוזיציה, חה"כ גפני, חה"כ ינון אזולאי, בנושא של גיל 21, אנחנו מעריכים, בעצם מורידים את גיל הזכאות לגיל 21 ועושים את זה בהוראת שעה לשלוש שנים, תוך התחייבות להעביר את זה גם בתקציב הבא כהוראת קבע. מעבר לזה, דרישה נוספת של חה"כ אחמד טיבי, לגבי החלה של מענק העבודה גם עבור שכירים העובדים אצל קרובי משפחה, כפי שהיה במהלך משבר הקורונה, אנחנו מכניסים את זה גם פנימה, תמורת - - - לגבי המענק או לגבי התוספת?

כלומר המענק והתוספת מן הסתם, כי אם מענק אין תוספת, הבנת? אם אין מענק אז אין תוספת אז כמובן, הזכאות למענק לשנת 2022. זאת דרישה של אחמד טיבי שאנחנו כולנו עומדים מאחוריו.

אני חייב לומר, שבכל מה שקשור לגיל 21, הזכאות לגיל 21, אני באופן אישי רואה בזה כמשהו מאוד נכון וחיובי, כי זה בעצם מתמרץ את האנשים להיכנס ולהשתתף בשוק התעסוקה ונותן להם תמריץ חיובי, לכן אני מלכתחילה - - - גם נשים.

אמרתי אנשים. לא, הוא אמר בשביל מרב מיכאלי, אנשים נשים. אני אמסור למרב. לכן אני מאוד תמכתי בצעד הזה, ואני מאוד שמח שבאמת הגענו להסכמות, ונוכל לעבור באמת להצבעה על החוק. אגב, הדבר הזה צריך - - - וכל הכבוד, באמת. צריך את הדבר הזה, אדוני. גם הצעת שכבר הוגשה נמצאת בוועדת שרים, וזאת ההזדמנות עכשיו לתקן אותה בינתיים בתוך זה, ואני מודה באמת לפעילות של הרב גפני והרב ינון אזולאי ביחד איתך בעניין הזה - - - ושלמה קרעי. ושלמה קרעי כמובן, אבל צריך לתקן את זה גם בחקיקה - - - וטיבי. בגלל שאין שום הסבר - - - יעקב אשר, אתה מסתכן בהמשך הכהונה שלך בכנסת. אין בהיגיון - - - פעמיים הוא אמר לך טיבי ואתה שותק. אני, מהאקונומיקה לא שומע עכשיו שום דבר. איך הגעת לאקונומיקה? בניקיונות לפסח.

אבל למה עם אקונומיקה? פסח, פסח, ניקיונות. יש חומרים הרבה יותר בריאים מאקונומיקה.

אנחנו שמרנים. אני קיבלתי היום תמונות של המקרר שלי מפורק. רוויזיה על דברי יעקב אשר. אתה פשוט לא לומד ממנו. אני קורא לך, יו"ר ועדת הכספים, ולממשלה, לקבל גם את התיקון הזה תוך כדי הזמן שיש לנו עכשיו, ולעשות את התיקון הזה. אין שום היגיון - - - אבל אנחנו עושים את זה. לא, כרגע זה להוראת שעה לשלוש שנים.

יש לנו - - - אז אני אומר לתקן את זה בחקיקה עצמה - - - יש לנו ראייה - - - ואני מודה לך שההסתייגות התקבלה בחלקה. ואני אמרתי בצורה מפורשת מה אני חושב על זה. 100 אחוז, תודה. כן, שלמה בבקשה. תודה, אדוני היו"ר. אני לא אגיד לך שאני חותם בלב שלם ומסיר את ההסתייגויות שלנו בלב שלם, כי הדבר שאנחנו נאבקנו עליו, להגדיל יותר את מענקי העבודה ופחות על חשבון הכסף שמגיע רובו ככולו לעשירונים הגבוהים, את זה לא הצלחנו להשיג עדיין.

אני רוצה שתשים לב אדוני, על מה אנחנו נאבקנו כאן, כל חברי הכנסת אני חושב,

קואליציה ואופוזיציה, בתוכנית הזו. כל ההישגים שהושגו כאן זה בעצם לסייע יותר למעמד הביניים ומטה, למענקי עבודה לגיל 21, למענקי עבודה לכאלה שעובדים בחברות משפחתיות, נאבקנו על הכפלת מענקי העבודה והכפלתם מ-20 אחוזים ל-40 אחוזים. בעצם, הבאתם תוכנית מאוד לא חומלת, שמתייחסת בעיקר לחזקים, ואנחנו הטינו את הכף יותר לטובת החלשים. אני חושב שלא מספיק, אבל אני חושב שגם אם זה לא מספיק, זה שעכשיו הרבה יותר אנשים יקבלו את אותם מענקי עבודה וזה יסייע להם בסחרור הזה של עליות המחירים בתקופה הזו של הקורונה, אני חושב שאפשר להתקדם עם זה, ואני מודה לך על שנאבקת לפחות, רצית שלפני שבועיים זה כן יתקדם וזה לא צלח, אנחנו נצליח בזה בהמשך. אני באמת רוצה להגיד תודה לכולם, הייתה פה עבודה משותפת מאוד משמעותית לגבי החקיקה הזו, ואני שמח שאנחנו נמצאים לקראת ההצבעה, וזה גם סימבולי שאנחנו עושים את זה בפתחו של חג הפסח. אני לא אזכיר את כל השמות, אבל ינון אזולאי הוא אחד המובילים כאן.

אני לא אזכיר כדי לא ליפול לפה של גפני, שיגיד לי להזכיר את זה ואת ההוא. אני גם רוצה להביע תקווה ובקשה, שבאמת גם במליאה נוכל להעביר את זה בשבוע הראשון של הכנס, באופן מיידי, מהר ככל שניתן, כדי שאנשים יקבלו את הכסף. אני גם מזכיר שבכל הסוגייה הזאת של נקודות זיכוי, מדובר בחקיקה שהיא רטרואקטיבית, ונקודות הזיכוי בכל מקרה תהיינה מה-1 בינואר 2022. אחמד טיבי,

תודה רבה כבוד היו"ר, רבותיי חברי הכנסת. האמת היא, שהרשימה המשותפת הגישה ורצתה להגיש הצעת חוק של 40 שקלים לשכר מינימום. היא חשבה ואנחנו עדיין חושבים שזה הפתרון האופטימלי הטוב ביותר, בעיקר לשכבות שצריכות את הכסף הזה. לא הצלחנו לשכנע את האוצר, ובמקום זה הגיע החוק הזה, מענקי עבודה ונקודות זיכוי. נאבקתי, בשם הרשימה המשותפת, כדי להוריד את הגיל מ-23, גם לגיל 21, ובעיקר 18. לא הצלחנו לגבי גיל 18, כי בהצבעות שהיו לפני שבועיים, היו אחרים שלא תמכו ולא זכינו לרוב. הורדה מ-23 ל-21 היא צעד בכיוון הנכון, היא נכונה והיא תעזור לפלח חשוב מאוד בקרב הצעירים. ניהלתי מאבק בקשר למתן מענק גם לשכיר שעובד במקום עבודה אצל קרוב משפחה שלו. בתקופת הקורונה זה היה קיים בהוראת שעה, ועכשיו החוק הדיר אותם ולא הסכים שקרובי משפחה יקבלו. זה היה פוגע בחברה הערבית, פוגע פגיעה קשה ומדיר אותה ומפלה אותה לרעה. לפני שעה קלה הגענו לסיכום, אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה, אבל בעיקר אני גם רוצה להודות לחבריי לאופוזיציה, בעיקר לחברי - - - ובקואליציה. ינון אזולאי, וגם לכל חברי הקואליציה שיתמכו. אני חושב שהחוק הזה יעבור בתחילת מושב הכנסת, בתמיכת קואליציה ואופוזיציה כאחד.

ואני רק רוצה - - - תודה, כי אני גם רוצה אם אפשר. תודה נוספת לחה"כ נירה שפק, ששבוע שעבר התחילה את הדיון הזה, או יותר נכון עוררה את הדיון הזה מחדש וגרמה לכך שהתקרבנו בהסכמות, והיום אנחנו בעצם מדברים על חוק שהוא מוסכם על האופוזיציה והקואליציה בתקופה הטרופה הזו, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. כן חה"כ נירה, ואז חה"כ גפני.

ינון, אבל אני רוצה להגיד משהו על זה. דווקא אני רוצה להגיד משהו שהוא אולי לא שגרתי, אבל כשבאתי עם הצבעה בשבוע שעבר, ונלחמתי כאן עם ינון ועם גפני לקבל את ההצעה, ואמרתי להם שייקחו את זה, והיו לנו ויכוחים גם בתוך הקואליציה וגם בינינו, ואני אומרת, קחו כי זה חשוב ונעבוד יחד, וינון התעקש, ולא קיבל את ההמלצה שלי. הוא אמר שהוא לוקח את הדרך שהצעתי להם אבל הוא לא היה מוכן להגיע לפשרה שאני הגעתי אליה והוא התעקש יותר,

לימדת אותי, בדברים חשובים - - - זה רק כשאת באופוזיציה, בקואליציה קשה אבל את יכולה עכשיו - - - נכון, אני אומרת - - - במצב של עכשיו את יכולה. לא, אל תהרוס לי - - - כן ילמדו. אל תהרוס לי, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום אחר.

אני רוצה לקחת מתוך הדבר הזה, ומתוך זה שגם באותה שיחה שהיה כאן אופיר כץ, שבא עם דעה אחרת יחד איתי על נושא אחר ואמר שהוא דווקא מקבל את העמדה הזאת וביקש להוריד את ההסתייגויות.

שכשאנחנו יודעים מה הדרך אז צריך לעבוד ביחד וצריך להוציא, ופה לימדת אותי שכשזה משהו שהוא בליבה אז לא מתפשרים, והנה הצלחת, אז ברכות, ואני שמחה על ההצלחה שלך.

כן, חה"כ גפני, בבקשה. אני רוצה להודות לך, אדוני היו"ר, על המהלך הזה. זה מהלך שאם היינו עושים אותו בעבר,

היינו עושים אותו כאן, היינו חוסכים גם זמן וגם מגיעים להישגים שהם הישגים משמעותיים. אני רגיל לדבר הזה, ואני מקווה שההסכמה הזאת לגבי הנושאים שתכף אני רוצה להגיד עליהם משפט, תהיה מורה דרך, שלא כל דבר צריך להגיע למלחמה ומאבק. ועדת הכספים זה מקום בו צריך להגיע להסכמות. אני מאוד משבח את ינון אזולאי בעניין הזה שהוא הוביל, זו לא הייתה סתם התעקשות, נירה. אני יודעת. זאת לא הייתה סתם התעקשות, ההצעה שלך הייתה הצעה, אבל ההתעקשות של ינון וגם אני התעקשתי, אנחנו ביקשנו שזאת תהיה הוראת קבע אבל הסכמנו להתפשר ברגע שזה הגיע להוראת שעה לשלוש שנים. אני משבח את אחמד טיבי על הדרישה שלו, והיא דרישה מאוד נכונה, של קרובי משפחה, ואני שמח שאנחנו יכולים בסופו של דבר להגיע למצב, הרי היה אפשר עכשיו, ערב פסח, היה אפשר לשבת עם הסתייגויות ועם כל מה שנלווה לעניין הזה, אפשר להימנע מזה וכולם יוצאים בתחושה שעשו, כמו שאמר שלמה קרעי, עשו בשביל השכבות היותר חלשות, מעמד הביניים, הרי לשם זה מופנה. אני מבקש ממך, אדוני היו"ר, שתיקח את זה כמורה דרך, ואפשר עוד כמה דברים שאנחנו סיכמנו בעבר ובסוף זה לא התבצע בגלל שהייתה הוראה לא לבצע אותם, אולי באמת צריך לבצע ואז החיים כאן יהיו יותר פשוטים. יש לנו עוד דרך ארוכה, חה"כ גפני.

בסדר, אבל הדרך הארוכה כבר מתקצרת, כי אני לא חושב שהממשלה תחזיק הרבה זמן.

אף אחד לא יודע. היא תמשיך. אנחנו עושים הכל כדי שזה יחזיק הרבה זמן.

יאללה, בלי נדר. כן, ינון. על כל פנים, שיהיה פסח כשר ושמח לכולם.

תודה רבה לך.

קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, באמת, מהרגע הראשון שדיברנו, אמרת לי על גיל 21 שאתה מאמין בזה, היה רק איך לעשות ומה לעשות, אז קודם כל תודה רבה לך על כל המאמץ שעשית. זה לא מובן מאליו, אבל גם אתה מבין את חשיבות העניין, שפה בוועדת הכספים זאת אחת הוועדות שבה אנחנו עדיין מעבירים דברים בהסכמה ובהבנה. כמובן לחבריי, הרב גפני, באמת על המאבק, הרב יעקב אשר שגם יש לו חוק שעבר והגיע לוועדת שרים ועבר במליאה על גיל 21, חברי מלכיאלי שיש לו חוק כזה, לי יש חוק כזה, ולשלמה קרעי, אופיר כץ שלא נמצא, באמת עובדים, ואחמד טיבי על קרובי משפחה,

זה דבר שעוזר לכולנו, זה דבר שהוא חשוב מאוד. אנחנו עדיין מצרים על זה שגיל 18 לא עבר, אבל אני אומר לך שעשית עבודה ואני באמת מפרגן מכל הלב. אני רוצה להודות פה גם לשתי נשים, לנירה שפק ולעידית סילמן. אני אומר לך, נירה שפק, אני חייב להגיד לך שהתחלת עם זה, ועידית סילמן נתנה לנו את הכוח והמנוע באמת להמשיך עם זה. אז שלא תחשבו שאין דברים עם נירה, יהיו עוד הפתעות אבל אנחנו לא יכולים לדבר על זה עכשיו. באמת, נירה, יישר כוח על ההצעה שלך, לקחנו את זה וקידמנו את זה. כמובן, גם לכל צוות הוועדה שבאמת,

החזקנו אותם פה בימי פגרה, הנהלת הוועדה והייעוץ המשפטי - - - רגע, גיא, עד שאנחנו מודים פעם אחת לייעוץ המשפטי, אתה מפריע להם לשמוע? לשלומית, אתה מפריע לה לשמוע, לכל הלשכה המשפטית,

הטרחנו אתכם עם כל ההסתייגויות, אלפי הסתייגויות, והיו צריכים באמת להתמודד עם הטרלול הזה. אבל בסופו של דבר, אנחנו מביאים משהו טוב לעם ישראל, ואנחנו מקווים שגם בעזרת השם זה יעבור במהרה במליאה בצורה הטובה ביותר, וזאת בשורה באמת טובה.

אני נזכרתי, אני רואה את מה שהוא עושה ואני נזכרתי שלא הביאו את הנושא של הנוהל על היתום. נכון. הם מטפלים בבעיות ספציפיות, באמת, אני לא מבין. תשמע, לגבי הנוהל גם דיברנו על זה בשבוע שעבר מולם. אני חושב שאנחנו נעשה פגישה משותפת, פגישת עבודה - - - טוב. ונראה איך פותרים את הסוגייה הזאת, בסדר? זה לא בסדר, הם מתנהגים בהתנהגות - - - לא,

הטענה היא שהנוהל מבחינתם הוא בעצם נותן פתרון ושמדובר באיזשהו מקרה ספציפי, אני מציע שנשב ונדבר על זה. כן, זה גם פגיעה בייעוץ המשפטי פה. אין פה שום פגיעה בייעוץ

אתה ראית איך הוא ניגש אליה ומצלם לה את הניירות. רגע שנייה, יעקב אשר, בבקשה. דובר אחרון, כי אנחנו מיד נצביע על החוק.

אז אני חושבת שכמה שאתה בכנסת אתה צריך ללמוד מינון דבר אחר, הוא בחר את הספרייה, הוא לא נוגע באקונומיקה. כן. אני שמעתי, ואיך אומרים? אני תפסתי את זה דקה אחרי.

אני רוצה במשפט אחד על משהו אחר, אבל שוב להצטרף באמת לברכות, גם לך וגם לחברי ועדת הכספים על קבלת ההסתייגות הזאת ושיפור החוק הזה, למרות שיש עדיין הרבה מה לשפר אבל איך אומרים? לא כובשים את רומא ביום אחד, ואני מקווה מאוד באמת שזה יוסדר סופית גם. נושא נוסף, שאני מבין שדיברו עליו גם פה, אני דיברתי גם אתמול וגם שלשום עם שרת הכלכלה, וגם היום, וצריך פה גם את ההתערבות שלכם. יש את הנושא של הסבסוד של המעונות, שבית המשפט עוד לפני חודשיים שלושה הודיע שהשנה הזאת זה לא יהיה. יש אלפי משפחות, ברמה הסוציו אקונומית הכי נמוכה, ששלמו כספים,

גבו מהם לפי הדרגה הגבוהה. מופקדים להם אלפי שקלים בחשבון הבנק של מדינת ישראל, או המעונות, איך שתקראו לזה, והמשרד לא הצליח לעדכן את הדרגות רק ל-50 אחוזים מהאנשים. הבטיחה לי שרת הכלכלה שהם הולכים לתת אישור, יש להם אישור מהאוצר. אני מבין שהחשב הכללי צריך לחתום היום על זה, שהחברה שעושה את העבודה הזאת, יש חברה במיקור חוץ שעושה את העבודה, תעבוד בשתיים או שלוש משמרות עד החג, כדי לעשות כמה שיותר, כדי לנסות כמה שיותר, מדובר באנשים שאין להם מה לאכול, ובערב פסח יש להם חוב שהמדינה חייבת להם בחזרה, של 6,000 או 5,000 או 7,000 שקלים. אני מבקש גם את התערבותך, עכשיו זה החשב הכללי שצריך רק לחתום. אני מבין שהוא היה בטקס של מכירת החמץ, הוא מילא את מקומו של השר, כך ראיתי בהודעות, אבל אחרי שהוא סיים את הטקס של מכירת החמץ, אני מבקש ממך כיו"ר ועדה - - - תסביר לי אחר כך למה אתה מתכוון כי אני לא מכיר את האירוע, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות. כל הדרגות כרגע - - - הבנתי, אבל - - - הן לפי הכוונה שהייתה בהתחלה.

אני מבין, אבל בוא תן לי הסבר קצת יותר מפורט אחר כך. המדינה מחזיקה באלפי שקלים לאנשים במצב הסוציו אקונומי הכי נמוך. חה"כ בני בגין. כן, אדוני היו"ר, כידוע לך ולחברים, לא רק שאינני חבר הוועדה ואני אורח כאן, אלא גם בדרך כלל את חטאיי אני מזכיר אני לא מבין מה אתם עושים. אין לי שום מושג בחומר שאתם עוסקים בו, ואני סומך עליכם. לא תמיד יש לנו, או לי, נחת בדיוני הוועדות, אבל בשש, שבע, שמונה הדקות האחרונות, יומיים לפני החג, הסבתם לא רק לעם ישראל כולו כנראה, או לאזרחי ישראל,

אני באמת מבקש להודות לכולם על הנחת שאתם מסיבים לנו.

זה זמני, חה"כ בגין.

אתה לא חייב.

חבר'ה, שקט. לא, הוא מדבר לגבי עצמו - - - אה, הוא זמני? כן, חברים. לגבי הממשלה - - - אנחנו עוברים להקראה של התיקונים של החוק,

ההסתייגויות כולן מוסרות? חוץ מאחת, נכון חה"כ טיבי?

איזו הסתייגות נשארת? של גיל 18. גיל 18. אבל הסתייגויות דיבור - - - רשויות דיבור,

אבל ברגע שיש הסתייגות, אי אפשר לשים בקשת רשות דיבור,

היא לא שלנו, רק שלו. אם ההסתייגות היא רק שלו - - - רק שלו, כן. אנחנו הסרנו את ההסתייגויות, אנחנו רוצים רק הסתייגות אחת. אנחנו כולנו מסירים את ההסתייגויות.

מאשר. אוקיי, בסדר גמור.

יש עלויות שנכון לשקף. אוקיי, שנייה.

אז אני בעצם אעבור על הנוסח, הנוסח נמצא בטאבלט, זה אותו נוסח שהיה בארבעה באפריל, ועליו אני אלביש את התיקונים שביקשתם עכשיו. אפשר לראות את התיקון הראשון ביחס לנוסח של ההצעה הממשלתית בסעיף 2. סעיף 1 מדבר על נקודות הזיכוי, סעיף 2 מדבר על מענק העבודה. שם, ברישא, וזאת שאלה שמופנית לרשות המיסים, אין הלימה בין התאריך העברי לתאריך הלועזי. התאריך העברי הוא י"א בטבת התשפ"ו, שזה תום שנת 2025, ובתאריך הלועזי כתוב 31 בדצמבר 2024. מה אתם בעצם מבקשים לקבוע?

זה עד מתי שיוכלו.

אבל לפי מה שהסבירה רשות המיסים - - - זה לא משנה מבחינה פיסקלית, זה רק עד מתי ההוראה הזאת תעמוד בספר החוקים, אפשר לעשות את זה 2025. אני רוצה חפיפה בין התאריכים,

2025. אז תתקנו את התאריך העברי לפי 2025. בטאבלט זה כבר מתוקן. אז זה יהיה עד 2025. לגבי ההוראה של במקום 23 שנים יבוא 21, אז בעצם זה לא מופיע אצלכם. יש שני מקומות שזה מופיע, בחוק להגדלת גידור ההשתתפות, בסעיף 1 בהגדרה "עובד" כתוב "יחיד שהוא תושב ישראל שמלאו לו 23 שנים והייתה לו הכנסת עבודה בשנת המס", שם אנחנו נתקן ונהפוך את זה לגיל 21, בהתאם להסכמה. המקום השני, זה בפרק שמתייחס לעצמאי, זה בסעיף 17(ב), שם כתוב "הוראות פרק ב' לגבי עובד יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים, ושמלאו לו 23 שנים", אנחנו נתקן פה ל-21. אם נמצא בהמשך שזה מופיע במקומות נוספים, נתקן בהתאמה.

רשות המיסים?

רגע, לכמה שנים הגיל 21 הזה? גיל 21 זה לשלוש שנים. זה בעצם לשלוש שנים, אבל המשמעות היא שאנחנו נכניס את זה פה בסעיף 2, ואז זה בעצם יהיה בתקופה שמיום פרסומו ועד שנת 2025, או שאנחנו בעצם רוצים להחיל את זה מעבר? אנחנו רוצים להחיל את זה בתקופה שבה משתלמת התוספת למענק?

אנחנו לא מדברים רק על התוספת למענק, אנחנו מדברים על גיל 21, לאו דווקא על התוספת למענק,

אז אנחנו נחיל את זה באופן כללי, נעשה תיקון לחקיקה כך שיחול שלוש שנים מיום - - - כן.

יכול להיות שבאישור התקציב הבא - - - לא יכול להיות, זה מה שהייתה ההתחייבות פה, שזה יהיה,

כן, זה היה הסיכום, שבתקציב יתקנו את זה. למה את כל הזמן מסתכלת עליהם אם הם מסכימים? למה את לא מסתכלת עלינו? בדיוק היישרתי אליך כיוון - - - בסדר. הלאה, נקודה הבאה.

זה על עבודה בשנת 2022, 2023 ו-2024.

רגע, שנייה, אז את המענק הוא לא מקבל? בטח שכן. כי המענק הוא על 2021. לא, המענק הוא על 2022. אה,

הוא על 2022,

התיקון הבא שאתם רואים בטאבלט זה בעצם בסעיף 6ד1. שם תיקנו את מה שהיה במקור 20 אחוזים של המענק ל-40 אחוזים. בסעיף קטן (ב) במקום 10 אחוזים, 30 אחוזים. זה הגדלת הפעימה הראשונה. זה הגדלת הפעימה. כן,

המילים "בגובה הסכום" זה תיקון שהוא טכני, ניסוחי. בפסקה (2), מופיע של סעיף קטן (ה), אנחנו שינינו את זה ואתם תראו את זה בהמשך, אבל זה תיקון טכני שמתאים את עצמו לשינוי שעשינו בסעיף קטן (ד). אני עוברת לסעיף קטן (ד). בסעיף קטן (ד) יהיה "שולמה לעובד מקדמה בסכום העולה על סכום המענק המוגדל שהוא זכאי לו..." זה תיקונים טכניים ניסוחיים "...יראו את ההפרש בין הסכומים, כסכום ששולם ביתר" זאת בעצם ההוראה שמתייחסת לסכום ששולם ביתר, ולבקשת הוועדה, שרק לגבי הסכום הזה יחולו הוראות חוק קיזוז מיסים כאילו היו חוב מס, ולכן מחקנו את סעיף קטן (ה) שמתייתר, והפכנו בעצם את סעיף קטן (ו) לסעיף קטן (ה).

בסעיף קטן (ב) בעמוד 4 אצלכם, הוספנו הוראה שאומרת "...רשות המיסים תודיע בכתב למי שהגיש תביעה למענק לשנת 2021 על אפשרותו להגיש בקשה לפי פסקת משנה זו, וכן תפרסם על כך הודעה לציבור". רק להבהיר שהכוונה היא שרשות המיסים ישלחו מכתבים. בכתב.

לא שנגיע לכל בית ונוודא שכל בית קיבל. כתוב, תודיע בכתב, זה מה שכתוב, אז תבצעו את הוראות החוק. פה אנחנו נצטרך גם להכניס תיקון בסעיף 17(ב) כמו שאמרתי קודם לגבי גיל 21. אוקיי. ולעניין קרוב, בעצם מה שאתם מבקשים להוסיף, אז נכניס הוראה שדומה למענקי הקורונה שאומרת "על אף האמור בסעיפים 1,

ו-6(ב), עובד שקיבל הכנסת עבודה מקרובו כהגדרתו בפסקה 1 להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, יהיה זכאי למענק בעד כל חודש מהחודשים בשנת המס 2022 בשיעור של 40 אחוזים מהמענק שהיה זכאי לו בעד חודשים אלה אילולא קיבל את שכר העבודה מקרובו. רק לוודא, אנחנו מדברים על הוראת שעה של שנה אחת בלבד,

בסדר גמור. זה הוראה - - - אנחנו נשקף בסוף את העלויות?

אני רק רוצה לוודא, את שיקוף העלויות אתה רוצה שנעשה בסוף במרוכז?

אבל רק להבהיר פה עוד פעם, כרגע ההוראה מנוסחת כך שהמענק הזה משתלם מיום פרסומו ועד סוף 2025, אנחנו בעצם נכניס את זה תחת אותו תיקון.

זה בגין שנת 2022 אבל התשלום הוא עד שנת 2025,

הזכויות ישמרו על פי הדין הכללי, אבל מדובר על שנה אחת של זכאות.

על שנת 2022. מדובר על תוספת המענק בשנת 2022. בסוף השנה, כשתיגמר השנה על פי החוק זה יסתיים, אבל אנחנו נדבר על זה עוד פעם. אתם תמשיכו לראות את זה עד 2025. כן, נעה בבקשה,

רגע, על קרובי משפחה היא אמרה, נכון?

ועל הניוד נקודות אמרת? כן.

היא אמרה שלא.

לא, היא לא אמרה שלא, אני מבטיח לך. היא אמרה מה זה, משמע לא אמרה, משמע לא.

בבקשה. למה אתה זוכר הכל? תגיד, אתה לא יכול לזכור רק חלקים? זה התפקיד שלי. זה האקונומיקה, אחרי האקונומיקה תשכח גם את זה. אני לא מנקה עם אקונומיקה.

חגיגה בספרייה. הקריאה של החוק הסתיימה?

הבנתי, טוב. אז בגין פתיחת האפשרות לקבלת המענק לגיל 21 ומעלה, אנחנו בעצם מדברים על הוראת שעה של שלוש שנים. הערכת העלות של הדבר הזה היא 20 מיליון שקלים לשנה, וכמו שאמר יו"ר הוועדה, נמצא לכך מקור. לגבי קרובי משפחה והוראת שעה של שנה אחת - - - רגע, את אומרת שזה 60 מיליון.

אז זה נכון מה שדיברו על 60 מיליון,

זה 20 מיליון לשנה.

זה לגבי גיל 21. לגבי קרובי משפחה, הערכת העלות מדברת על 20 מיליון שקלים לשנה אחת.

וגם לכך נמצא מקור.

אני מצביע לפי סעיפים, שלומית? כן, לפי הסעיפים. טוב, אז אנחנו עוברים להצבעה על החוק. סעיף מספר 1 בחוק.

6 נגד 0 נמנעים 0 הסעיף אושר סעיף מספר 2 הצבעה בעד 6 נגד 0 נמנעים 0 הסעיף אושר סעיף מספר 3 הצבעה בעד 6 נגד 0 נמנעים 0 הסעיף אושר סעיף מספר 4,

אין יותר סעיפים? רגע, יש הסתייגות של טיבי. אבל כבר הצבענו עליה.

והייתה רוויזיה, אגב. אז אנחנו מושכים את הרוויזיה, בסדר? ההסתייגות כבר הוסרה - - - אה נכון, אני מושך את הרוויזיה.

אבל אם ההסתייגות נפלה ומשכנו את הרוויזיה, אז בעצם היא נפלה, אבל היא תעלה בעצם למליאה - - - היא תעלה במליאה. זה עובר למליאה.

אוקיי, נצביע על סעיף מספר 4 הצבעה בעד 6 נגד 0 נמנעים 0 הסעיף אושר אז גם סעיף מספר 4 התקבל פה אחד. אני צריך להסביר על כל החוק? לא. טוב, חברים, אני רוצה להגיד לכם שוב תודה.

לא, לא, אפילו בצחוק לא. אני חושב ששימחנו הרבה מאוד בתים בישראל שהצלחנו להכין את החוק הזה לקריאה שנייה ושלישית בפתחו של חג הפסח, ואני מאוד מקווה שבשבוע הראשון של הכנס אנחנו נעביר את זה באותה מהירות ובאותה יעילות גם במליאה, כדי שאנשים יקבלו את זה. אלכס,

אני רוצה להגיד לך לפני החג - - - רגע, יש לנו עוד דיונים, אנחנו עוד נאחל אחד לשני.

על הנושא הזה, באמת תודה, כי זה לא מובן מאליו, וכל דקה שמתקשרים אליך, אם זה בטלפון או בבוקר, אתה עוסק בלנסות למצוא את הפתרון, בלנסות לדבר עם האוצר, לדבר עם האופוזיציה, עם הקואליציה, והעברת את זה בצורה מדהימה. יש לך את הערכתי, וזה חשוב, אז תודה לך. תודה רבה, חברים. אנחנו הצלחנו לצמצם את הלו"ז, והדיון הבא הוא בשעה 12:15,

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.